אני פותח שוב את ישיבת הוועדה, הצבעה על הרוויזיה שהוגשה. מי בעד הרוויזיה? הרוויזיה הזאת?

הרוויזיה לא התקבלה.

הישיבה ננעלה בשעה 18:08.